בהמשך לדיון הקודם שהיה לנו לגבי החלוקה, קיימתי פגישות עם נציגים, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה. לאחר שיח עם הנציגים אתמול, כמו שהתחייבתי, אני אעביר לכם את החומרים לפני ולא באותו בוקר, השתדלתי לשלוח את זה אתמול כמה שיותר מוקדם. להבדיל מהדיון הקודם, אני אציג את השינויים העיקריים, אני בטוח ששמתם לב. בחלוקה הנוכחית שעשיתי, הפרדנו את יש עתיד ורע"מ, כשלפני כן הם היו ביחד 29 וכל אחת קיבלה את מספר החברים לפי המפתח הקיים. יש עתיד זכאים ל-42 נציגים בוועדות, ורע"מ ל-9. לפי החישוב יהיו ליש עתיד עכשיו שני נציגים בוועדת העבודה והרווחה במקום אחד, וכן שלושה נציגים בוועדת החינוך לפי בקשתם. התווסף נציג לרע"מ בוועדת הכספים, במקום נציג שהיה להם בקרן הגז. לשם כך אנחנו צריכים להגדיל את ועדת הכספים, ונדרשת הגדלה של מספר חברי ועדת הכספים ל-18 חברים, וזה מצריך רוב של 75% בוועדה. אחרי שנסיים במליאה, נצטרך לחזור לוועדה ונצטרך רוב של 75. ועדת כנסת. אוקי. אז תבחר קודם 17? בשביל זה צריך להקים אותה, לא? אז כבר תהיה החלטה ואז כבר אפשר לעלות למליאה עם 18. איפה נציג רע"מ? ווליד, דיברת עם נציגים מהאופוזיציה להגדיל את ועדת הכספים? כן, אין בעיה. מי הנציגים שמצביעים? אנחנו נתמוך.

אחד? כרגע אחד. גם ישראל ביתנו יתמכו. אם רע"מ תומכת, גם אנחנו תומכים. למה אלקין? יש לך את בועז. אז לפני ההצבעה אנחנו נעשה גיוס, אני רואה שאין בעיה. לא, אין בעיה. אז לפני ההצבעה, נצביע גם על ההגדלה, בסדר גמור. לגבי הוועדות, האופוזיציה תקבל שבע ועדות ארבע קבועות ועוד שלוש ועדות של נושאים מיוחדים, שייקבעו בהסכמה אתנו. יש עתיד יקבלו סך הכול, אם אנחנו לפי החלוקה של שני שליש ושליש, שתי ועדות מלאות, ויתר החלוקה היא אותו דבר לפי הדף שקיבלתם בדיון הקודם: הוועדות לעניין זכויות הילד, עובדים זרים, מלחמה בסמים ואלכוהול, פניות ציבור בהמשך, לא יודע אם מחר או תחילת שבוע הבא, נחליט כבר בהמשך. מתי המיוחדות? או מחר או שבוע הבא. בימים הקרובים?

או מחר או תחילת שבוע, לא יותר מזה, כי אלה ועדות שגם אנחנו בראשות הליכוד ובראשות סיעות הקואליציה, אין פה איזה משהו לעכב. - - - זכויות הילד, עובדים זרים, מלחמה בסמים זה ברור לי, אבל אם הם יוקמו ביחד עם שלוש הוועדות? כן, אני רוצה אחרי זה את הכול ביחד, כל מה שנשאר. יש פה עוד חסר גם אצלנו בקואליציה מבחינת הוועדות לש"ס, וגם באופוזיציה קיים עדיין חסר, ואני שוקל בחיוב בהמשך להקים עוד שתי ועדות לנושא מסוים: אחת לקואליציה ואחת לאופוזיציה. הערתי את זה בדיון הקודם, וזה לא כתוב פה בשום מקום, למרות שאמרתם שזה מקובל עליכם, ממלא מקום שבחוץ וביטחון ובכספים כל סיעה שיש לה חברים, תוכל לשים ממלא מקום כמספר החברים. מאותה סיעה?

הם יכולים להיות גם מסיעה אחרת. לא, אז אני מדגיש מאותה סיעה. ממלאי מקום קבועים. מה זאת אומרת? בכספים למה צריך ממלא מקום? בכספים למה צריך ממלא מקום?

- - - יכול להיות שחבר הכנסת אלקין למשל יכול להגיד: לנו יש חבר, מגיע לנו למנות ממלא מקום אחד,

לא, זה חסר משמעות. יש אנשים שזה לא חסר משמעות עבורם. אבל זאת הצבעה, נכון?

אוקי, אז אנחנו נצביע אם זה יהיה מאותה סיעה. אופיר, אתה לא צריך להגביל את זה, מה זה משנה לך? כשמביאים את זה למליאה, זה צריך להיות כתוב, בטח לגבי חוץ וביטחון, לכן אני כבר מראש אומר על סיעתנו, שאנחנו מבקשים שני ממלאי מקום בחוץ וביטחון ושני ממלאי מקום בכספים, שתציינו את זה כבר מראש.

צריך שמות. ואנחנו אחד ואחד. תגידו מתי אתם רוצים שמות, לפני המליאה.

אני פניתי לכל הסיעות ואני פונה גם אליכם - - - אופיר, רק בחוץ וביטחון צריך את השם, בכספים אין - - - בכל הוועדות צריך. אבל עוד פעם, בחוץ וביטחון ממלא המקום לא יכול להיכנס ללא אישור שמו הספציפי. בכספים זה לא המצב. עדיין אנחנו מבקשים את כל השמות ככל האפשר לפני המליאה. לפני המליאה? אני פעם ראשונה שומע את זה. בדרך כלל מעלים את זה לפני המליאה,

כי המליאה אמורה לבחור את החברים. הפער בין זמן הוועדה לזמן המליאה הוא - - - הוא אומר שהוא ביקש - - אלה תהליכים מורכבים בסיעות, אני לא יודע אם נספיק. ואם לא מביאים את זה, ואם הוא לא מספיק להביא? הוא ישלח עכשיו לסיעה שלו, ואם הוא לא מספיק? חוץ וביטחון זה עניין אחר. חוץ וביטחון זה נפרד. הוא לא יכול להיכנס, אבל הרי בסופו של דבר, ברגע שהמליאה הצביעה על ההרכב הסיעתי גם לגבי חוץ וביטחון, אפשר להודיעה במליאה בארבע ביום שני. ברור לי שזה לא נכנס לתוקף עד שלא הודיעו את זה במליאה המבנה מאושר, צריך רק להודיע עליו אחר כך במליאה, מי שלא יספיק להביא את השמות עד ההצבעה היום. זה לא ריאלי, הרי עד שזה לא הוצבע, אנחנו לא יודעים סופית שזה המבנה. ברגע שמצביעים, רק אז אפשר לעשות תהליך פנים סיעתי, והוא מורכב. רצוי שיביאו כמה שיותר. אם לא יביאו, נעשה פעמיים. אוקי, בסדר גמור. אז אני פותח לדיון, מי שלא דיבר. אני רוצה להצביע בסביבות השעה 10:00. רק הערתי התקבלה, כן אופיר? ייכתב בהחלטה, וגם יוצג במליאה, שיש ממלא מקום בחוץ וביטחון ובכספים, כי זה חשוב שייאמר, אחרת אין לזה תוקף.

זה צריך להיות כתוב בהחלטה שמצביעים עליה. אם אין לכם - - - לא, בוודאי שאין לנו. הרי אי אפשר לעשות תהליך סיעתי את יודעת, דיון פה תמיד יכול לשנות פלוס מינוס מקום לפה,

עד שזה לא הוצבע, אין טעם להתחיל תהליך סיעתי מלא סופי. שגית, אני גם מצטרפת לבקשה של חבר הכנסת אלקין. וזה יוצבע רק היום בעשר, בעשר נתחיל את התהליך. לא בטוח שנסיים אותו היום ב-11:00. אנחנו גם צריכים את הזמן. לאיזה ועדות? אופיר, כל הוועדות, גם אצלכם עכשיו צריך לשבת ולדון על ההרכב. אנחנו מקסימום נעשה הפסקה במליאה וניתן לכם זמן להעביר את השמות, כי אני מניח שאתם כבר כמה ימים, או אפילו לפני, אתם כבר יודעים את ההרכב של הוועדות ובטח עשיתם עבודה. אני גם מניח שאתם גם רוצים להקים את הוועדות כמה שיותר מהר,

לעבוד. אני מאמין שנתגבר על הפער הזה של חצי שעה לפה,

חברים, תעבירו לסיעות שלכם, שיתחיל להעביר את השמות לנועה, ושוב, אם אנחנו נצטרך לחכות עוד קצת במליאה, נעשה הפסקה, זה לא קריטי. אני רוצה לברך על השיפור שנעשה, עבודה מהפעם הקודמת. תמיד רוצים וצריך יותר, אבל בהחלט היתה התקדמות. אני חושב שגם ההפרדה שנעשתה בינינו לבין רע"מ, היא נכונה לשתי הסיעות. לחלופים, חשבתי להציע לצרף את חד"ש-תע"ל לליכוד, ואז אני חושב שזה היה מתאזן בחזרה, אבל אני חושב שההפרדה עדיפה, כל מפלגה, מן הראוי שתעבוד ביחד.

זה היה 37. לא,

העבודה שלכם היתה כל כך טובה באופוזיציה ביחד, חשבתי שאולי גם תעבדו יחד בקואליציה. אני חושב שבהחלט ההפרדה עושה כבוד לכל סיעה, וזה נכון. זאב אלקין, אתה רשום. אמרתי את מה שהיה לי על ממלא מקום, צריך להצביע על זה פה ולהגיד את זה במליאה ולהצביע שם.

שאנחנו ננסה להספיק, אבל זה תהליך שבכל זאת לוקח זמן. לגבי כל השאר, אני לי פה הרבה מה להוסיף מעבר למה שנאמר בדיון הקודם. אני רק מבין שהרוב בכלכלה השתנה משש לשלוש, נכון? כן. בהשוואה למה שהוצג פה בפעם הקודמת.

קואליציה, שלוש אופוזיציה, זה מן הסתם קרה בעקבות בקשה של חלק מסיעות האופוזיציה להעביר למקומות אחרים. זה גם השיקולים וגם ההתווספות של רע"מ שביקשו לוועדת כספים,

לשנות קצת, אבל המפתח כמובן לא השתנה. זה חלק מהשיקולים. לא, פלוס שלוש,

אדוני היושב-ראש שלום, קודם כל אני רוצה להתחיל במחאה כמובן, עם ארבעה חברים בקליטה, חמישה חברים במדע, וארבעה חברים במעמד האישה. כמובן אני לא מזלזל חלילה באף ועדה וועדה כאן, אבל הכמות של החברים יחסית לוועדות, שנחשבות ועדות יותר פעילות או שיש בהן הרבה יותר נושאים ועובדות על בסיס יום יומי, זה לא חלוקה לגמרי פיירית. אני לא מקבל, אבל אני מבין כי נאמר כאן על ידי קודמך בתפקיד שהיום הוא שר החינוך, שמה שנקרא "מחזירים לנו", שאנחנו החמרנו את מה שחבר הכנסת מיקי זוהר עשה כשהוא היה יו"ר קואליציה, ואתם מחזירים לנו באותה מטבע. עם זאת, אנחנו גם הצרנו ואמרנו שאנחנו לא הולכים לנהוג בטקטיקה של האופוזיציה הקודמת, הקואליציה הנוכחית. אנחנו לא הולכים להחרים את המקום הזה,

לא להשתתף בדיוני הוועדות והכול. אחרי השיח שהיה לנו, אכן שיפרתם במעט את המצב הראשוני שהיה. אני מבין מרע"מ, שגם מבחינתם המצב קצת השתפר, כי זה היה חיבור מוזר, אנחנו ורע"מ, ולהגיד לנו להסתדר רק אנחנו ורע"מ. האמת שגם המצב מבחינתם השתפר, אבל עוד פעם, אני חושב שהחלוקה באופוזיציה לא לגמרי הוגנת, בוא נגיד את זה כך. זה לא רק הלכו לפי המספרים ונתנו לאיזושהי תוכנה במחשב לחלק את זה, אלא יש כאן העדפות וכל מיני חשבונות אישיים, או חשבונות מפלגתיים כאלה ואחרים. אנחנו ביש עתיד, אני יודע שאם אנחנו נתנגד אני מכיר את התהליך הזה, כי עברתי אותו כשהייתי ממלא מקום של התפקיד שלך של השרה סילמן, שהיתה אז חברת הכנסת ויושבת-ראש הקואליציה אני יודע שעם התנגדות שלנו, הדבר הזה יעכב את כל הקמת הוועדות ויפגע בעבודת הכנסת כאן. אנחנו לא נצביע על החלוקה הזאת. אנחנו נקבל אותה, כי אנחנו לא הרוב, וגם שמענו את מה שאמרתם ומה עומד מאחורי זה, ואנחנו נעביר לכם את השמות בהתאם לחלוקה שעוד פעם, לדעתי היא לא מספיק הוגנת. אנחנו יודעים מה זה לחלק 42, אנחנו יודעים שאפשר לעשות את זה בצורה כזו או אחרת. גם כמות הוועדות, אני מזכיר שבכנסת העשרים, למחנה הציוני לא המחנה הממלכתי יש ראשות ועדת כלכלה, גם ראשות ועדת ביקורת ברוטציה, ועכשיו גם אמרת שאולי אתה הולך להוסיף עוד ועדה מיוחדת. כמובן שגם כאן ראוי לבדוק את זה אל מול החלוקה ההוגנת שצריכה להיות בבניין הזה. אני מקווה שמעכשיו והלאה, אנחנו נלמד לעשות כאן הרי בסופו של דבר הבניין הזה מתנהג ביום יום לא על ידי זה שאנשים מחרימים אחד את השני, אלא על ידי זה שאנשים מדברים ומנסים להגיע להסכמה, שבאופן טבעי הסכמה לא מרצה לגמרי אף אחד מהצדדים. אז אנחנו לא מרוצים, לא נצביע, אנחנו לא לגמרי מסכימים עם מה שקורה, אבל אנחנו לא נמנע את הקמת הוועדות. אנחנו רוצים שהכנסת הזו תיכנס לתפקוד תקין ומלא כמה שיותר מהר. תודה.

חבר הכנסת טיבי, בבקשה. אני חוזר על המחאה שהיתה לי בוועדה הקודמת לגבי מעמד האישה, אבל נתקדם. מה היתה המחאה? לקחתם מאתנו את מעמד האישה. אז אתה רוצה שניקח לכם אחד מכספים למעמד האישה?

קח אחד מכספים, תעביר אלינו, תן לו אחד מאתנו ונרד מחמש לארבע. אני לא חייב להגיב. כספים זה חילופים עם חוץ וביטחון. אפרת, אפשר להודיע על חילופין בינינו לבין סיעת העבודה. אנחנו לוקחים את המקום שלהם בכלכלה, ואנחנו נותנים להם מ"מ קבוע בוועדת הכספים, כי נצביע על זה, כי זאת ועדת כלכלה. בסדר, אנחנו עושים את השינוי. בהסכמה. אתה נותן ממלא מקום שלך? את הממלא מקום אני נותן להם, תמורת כל העוולות ההיסטוריות שעשו לנו. אם בזה זה נגמר ואנחנו פיטים, אז אפשר להתקדם, אין בעיה. בעיניי עשיתי את הדיל הכי טוב ever... סיום הסכסוך... אני ממש הבאתי את הפתרון של הסכסוך, זה היה כל כך קל... הודעתו של חבר הכנסת טיבי, תועבר ישירות למוזיאון בשדה בוקר... ה-40 שנים האחרונות פשוט היו דבש...עוד פעם צריך להשיב את בן גוריון ואשכול. עוד הודעה, ברשותכם, המקום שלנו בוועדת עובדים זרים עובר לוועדת העבודה, והמקום שלהם בוועדה לזכויות הילד עובר אלינו. לא מצביעים, לפרוטוקול. מה היה הדיל הראשון עליו דיברת? הוא ויתר על ועדת הכלכלה. אנחנו לקחנו חבר בוועדת כלכלה, שאין לנו ולהם יש, ונתנו להם מ"מ קבוע בוועדת הכספים. צריך להעריך את העובדה, שהם רצו מאוד להיות בוועדת הכספים. טיבי, ביקשו שתגיד עוד פעם את הוועדות המיוחדות. זה לא ועדות מיוחדות. כן, ועדות מיוחדות, זכויות הילד. אנחנו לוקחים את

- - - בשמונה ועדות ביחד. חוץ מזה, השר מטעמכם היה חבר ועדה קבוע. אני צריך להקריא עכשיו את כל החלוקה ואת ראשי הוועדות. אז הוא היה ממלא מקום יושב-ראש. גפני, לפני שאני עובר להקראה, אתה רוצה משהו? אני רק מעדכן, היום אנחנו מצביעים על הקבועות הקיימות. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך שאתה מאפשר לי,

אני חושב שעל זה צריך לדון בנפרד. זאת לא רק השאלה האם עוקפים אותי או לא עוקפים אותי, או עוקפים את יושב-ראש הוועדה או לא עוקפים את יושב-ראש

זרוע העבודה. אני לא מתכוון לזה, לא הייתי כך בעבר. הייתי בקואליציה,

ושר האוצר היה בא לוועדה ומשכנע חברים, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה. אני רוצה שזה לא ייפגע.

השם שמוצג עכשיו זה שם ביניים, ואני מבטיח לך שלא נעלה להצבעה,

תודה רבה. הרב גפני, אני לא רק מתחברת לדבריך. אנחנו היינו כמה חברי

אני מציע לך לסגור אתי על 40%, בוא נסגור על 40%. אבל סעיפים דווקניים כאלה צריכים להימחק, ואני אתך על ועדת הרפורמות ועל הכול, אנחנו נילחם אתכם בזה.

בבקשה, חברת הכנסת רייטן. אחד הדברים, כמו שראיתם מבחינתנו, הסיפור הזה שהעלה הרב גפני אני חושבת שצריך לב מאוד מאוד בבירור לתהליכים או הליכים שהם כלכליים שהולכים לקרות כאן, כי זה מתקשר לא רק להסכמים הקואליציוניים, אלא גם להצהרות וגם עכשיו למה שאתם עושים מבחינת התכנון הכלכלי. אני לא מבינה מה זה התכנון הכלכלי, זה שם חדש לדעתי, נכון? שם ביניים, הגדירו את זה. איך לסרס את כנסת ישראל. האם היתה פעם ועדה עם שם כזה של תכנון כלכלי?

לא לא, זה לא יהיה השם. לא, זה לא יהיה לא יהיה. עוקף גפני. עוקף גפני? לא ניתן. אופיר, למה אתה לא קורא לזה הוועדה המיועדת? הוועדה המיועדת ל- ואחרי זה נחליט. אני לא מאמינה שאופיר כץ יקדם ועדה עוקפת גפני, אני לא רואה את זה קורה. תהיה ועדה, הוועדה הזאת תוקם, והיא תוקם בהסכמה בין סיעות הקואליציה. לגבי התוכן והשם אנחנו עובדים על זה. אני תמיד עושה חיבורים בנקודות, ואני רואה מן קריאות תיגר כאלה, כמו השם הזה של התכנון הכלכלי על ועדת הכספים, וכמו אחד מחברי, נדמה לי עוצמה יהודית, שמדבר על כך שהיתד הזה לא נאמן למדינת ישראל. יש פה קריאת תיגר בתוך הקואליציה כבר בלי שאנחנו שמים לב. אני מתכוון להתייחס לאמירה הזאת על יתד נאמן. חד משמעית, אתה צודק. אפשר להגיד משהו בעניין הזה? אתה אומר שזה פרומו לקראת מה שהולך להיות שם. אתם הראשונים שצריכים להתייחס למה שקורה בהר הבית, אתם עדיין שותקים. היתד הזה לא נאמן למדינת ישראל?

בוא נראה, בבקשה. אני רק אחלוק אתכם את הניסיון שהיה לנו בכנסת הקודמת. הרי גם אנחנו רצינו להקים ועדת רפורמות, ובא הייעוץ המשפטי ואמר לנו: זה בלתי אפשרי. בסוף הפתרון שנמצא ואני מציע לכם לחפש אותה דרך לקחנו נושא מתוך הסמכויות של הוועדות הקיימות, במקרה הספציפי הזה בגלל סוגיות ספציפיות שהיו, זה הנושא שירותי דת. פיצלנו מהוועדה הרלוונטית איפה שזה היה, ושמנו אותו כמסמר להקמת ועדה חדשה, ואז לשם כבר הוספנו נושאים אחרים, שהם יותר כלליים, כמובן בתיאום של המנדט של הוועדה עם הייעוץ המשפטי.

אני חושב שאתם עשיתם פתרון יותר יצירתי ויותר טוב. לקחתם את שר האוצר, שמתם לו את יושב-ראש ועדת הכספים שלו וגמרתם את הסיפור. הפתרון הזה לא היה חדש. ינון, אתם יכולתם לעשות אותו דבר. זאב, כמה אתה לוקח לשעת ייעוץ? הגדרנו בינינו שזה לא יהיה אותו דבר, אבל זה בסדר. אז על מה להלין? לא מתלונן, אנחנו רק לא רוצים לפרק את - - - הגינות, וטוב שיש ייעוץ משפטי למנוע כל מיני דברים לא בסדר. זה שקט של הסכמה? אני חושב שכן. מה, יש מישהו שלא מסכים על זה? אין מי שיחליף אותי. נצא להפסקה עד שעה 10:00, ואז נעבור להקראה ולהצבעה. בינתיים תביאו שמות, תביאו כמה שיותר שמות לוועדות,

דחוף. ככל שנעלה יותר, זה יותר טוב. (הישיבה נפסקה בשעה 9:44 ונתחדשה בשעה 10:00) אני מחדש את הישיבה. ראשי סיעות, תעבירו את השמות, חבל לנו לעכב את הקמת הוועדות, אני רוצה שנצביע היום במליאה, וזה תלוי בשמות שתעבירו לנו. חלק כבר התחילו להעביר, תמשיכו, שנעמוד בזמנים. יש דיון אישי במליאה? כן. ישראל ביתנו העבירו את כל השמות, הכי חרוצים. מה אתכם? יש לנו קצת יותר מנדטים. אתה דואג לזה? יופי, ש"ס גם. ממלכתי אתם מעבירים את השמות? בעזרתם השם, בעזרת השם. יש עתיד, בועז? עובדים על זה אוקי, אז אנחנו בסדר. ליכוד אנחנו גם נעביר את הכול אחרי הישיבה. אני עובר להקראה והצבעה. חוק הכנסת מגביל את המספר המקסימלי של חברי הוועדות: בכלל הוועדות 15 חברים, חוץ וביטחון, חוקה וכספים 17, וועדת הכנסת לא מוגבלת. בכנסת הקודמת במסגרת השינויים שניסו לעשות לאחר שהוגשה העתירה והיו משאים ומתנים בעניין של הרכב הוועדות, נקבע סעיף חדש שאומר כך: על אף ההוראה שמגבילה את חברי ועדת הכספים וחוץ וביטחון ל-17, ועדת הכנסת רשאית לקבוע ברוב של שלושה רבעים מחבריה, כי בתקופת כהונתה של הכנסת שבה מתקבלת ההחלטה, מספר החברים בוועדת החוץ והביטחון לא יעלה על 19 ומספר החברים בוועדת הכספים לא יעלה על 20. ההחלטה שמתבקשת עכשיו היא שבוועדת הכספים בלבד מספר החברים לא יעלה על 20. הרצון הוא לקבוע 18, אבל זאת בעצם ההגבלה שמסירים אותה. בוא נצביע על זה בנפרד. מי בעד ההגדלה של ועדת הכספים? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד, 17 נגד, אין נמנעים, אין אושרה. אין נמנעים ואין מתנגדים. אם כך, ההצבעה עברה ברוב של מעל 75%, אז ועדת הכספים תגדל ל-18 חברים.

ההגבלה כרגע היא עד 20 מבחינת החוק. אנחנו רוצים נציג שלישי. אל תכניסי להם רעיונות, הנה בבקשה. ועדת כנסת יושב-ראש אופיר כץ, ליכוד חמישה חברים, ש"ס שניים, ציונות דתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד סך הכול קואליציה 10 חברים. יש עתיד שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי שניים, ישראל ביתנו אחד, תע"ל-חד"ש אחד סך הכול אופוזיציה

סך הכול לוועדה 17 חברים. ועדת כספים בראשות הוועדה חבר הכנסת משה גפני, ליכוד ארבעה חברים, ש"ס שניים, ציונות דתית אחד, יהדות התורה שניים, עוצמה יהודית אחד. סך הכול קואליציה 10 חברים. יש עתיד שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי שניים, ישראל ביתנו אחד, תע"ל-חד"ש שניים. סך הכול אופוזיציה שמונה חברים. סך הכול בוועדה 18 חברים. ממלאי מקום קבועים: ליכוד ארבעה, המחנה הממלכתי שניים, העבודה על חשבון תע"ל, ואחד לסיעת ישראל ביתנו.

בחוץ וביטחון אני גם צריך ממלא מקום קבוע שלנו, אם צריך להודיע על זה עכשיו. אבל תצביע על זה אחד, אחד. מצביעים על הכול. אני מזכיר את ממלאי המקום שלנו, שניים בכספים - - - אמרתי. הוא אמר, שניים ושניים. חוץ וביטחון היו"ר הוא מהליכוד, ואנחנו נודיע עליו ביום שני. למה ביום שני, מה קרה? יש הצבעה, זה לא ככה. עוד ממלא מקום של חד"ש בכספים. אז פה נשנה את זה לשניים. אחד לעבודה, כמה אני יכול להיות

חוץ וביטחון, כפי שאמרתי, היושב-ראש יהיה מהליכוד, אנחנו נודיע עליו ביום שני לאחר שהסיעה שלנו תתכנס. הליכוד חמישה חברים, ש"ס חבר, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד. סך הכול לקואליציה תשעה חברים. יש עתיד ארבעה חברים, המחנה הממלכתי שניים, ישראל ביתנו אחד, העבודה אחד. ואנחנו גם ממלא מקום קבוע. סך הכול שמונה לאופוזיציה, סך הכול 17 חברים. ממלאי מקום: חמישה לליכוד, שניים למחנה הממלכתי, אחד לישראל ביתנו, אחד ש"ס, אחד יהדות התורה, ואחד למפלגת העבודה. לא הבנתי, כשדיברת על ממלאי מקום לחוץ וביטחון, אני לא מצליחה להבין, לכל הארבעה של יש עתיד יש ארבעה ממלאי מקום.

תבקשי לפרוטוקול. תודה רבה, אחמד ארבעה ממלאי מקום ליש עתיד בחוץ וביטחון.

אז גם בכספים אתם רוצים? בכספים שניים. בכספים להוסיף שני ממלאי מקום ליש עתיד. שני ממלאי מקום, ובחוץ וביטחון ארבעה ממלאי מקום. זה לא אוטומטי, זאת הבעיה. כן, תודה שאמרת

ממשיכים ועדת החוקה. אתה יכול לחזור על ממלאי המקום? הוספתי לכם ארבעה בחוץ וביטחון, ושניים בכספים,

ועדת החוקה יושב-ראש הוועדה שמחה רוטמן, ליכוד ארבעה, ש"ס שניים, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד, סך הכול בקואליציה תשעה חברים. יש עתיד שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי אחד, ישראל ביתנו אחד, תע"ל-חד"ש אחד, העבודה אחד, סך הכול שבעה חברים. סך הכול לוועדה 16 חברים. ממלאי מקום: אחד לציונות הדתית. למה צריך ממלא מקום? הוא ביקש כי הוא יושב-ראש. מירב, אין לזה משמעות וזה לא מקובל. כן כן, זה מה שחשבתי. ועדת כלכלה היושב-ראש מטעם הליכוד, כנ"ל כמו בחוץ וביטחון אנחנו נודיע על כך ביום שני. ליכוד חמישה חברים, ש"ס שניים, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, סך הכול קואליציה תשעה חברים. יש עתיד שניים, המחנה הממלכתי שניים, ישראל ביתנו אחד. מה זה השינוי שעשינו? תע"ל-חד"ש אחד והעבודה לא מקבלים. שישה חברים לאופוזיציה, סך הכול 15 חברים. אני ביקשתי ממלא מקום. ממלא מקום קבוע אחד לסיעת ישראל ביתנו, רשום. אנחנו בוועדת הפנים: יו"ר הוועדה יעקב אשר. ליכוד ארבעה חברים, ש"ס אחד, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד. סך הכול בקואליציה שמונה. יש עתיד שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי שניים, ישראל ביתנו אחד, תע"ל-חד"ש אחד, סך הכול שבעה. סך הכול לוועדה 15 חברים. ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת אייכלר יהיה היושב-ראש. הליכוד ארבעה חברים, ש"ס אחד, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד, שמונה לקואליציה. יש עתיד שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי אחד, ישראל ביתנו אחד, תע"ל-חד"ש אחד, העבודה אחד. סך הכול שבעה, סך הכול לוועדה 15 חברים.

למה כל הזמן כתוב נעם אפס, נעם אפס, נעם אפס? סיעת יחיד. כל הזמן נעם אפס. יש שם בעיית כוח אדם. ועדת החינוך יושב-ראש הוועדה חבר הכנסת טייב. ליכוד ארבעה חברים, ש"ס אחד, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד. סך הכול שמונה. יש עתיד ארבעה חברים, המחנה הממלכתי אחד, ישראל ביתנו אחד, העבודה אחד. סך הכול שבעה. סך הכול לוועדה 15 חברים. ממלא מקום אחד לסיעת רע"מ עם יש עתיד. אגב, ההיסטוריה תזכור את המחווה הזאת של יש עתיד. ועדת הקליטה אני רואה שהם העבירו את השם,

פורר, אבל זה לא עולה היום. כאן זו המלצה וכל ועדה בוחרת את היושב-ראש שלה אחרי שהיא מתכנסת. כן, אבל המלצה צריכה לעלות פה. אבל ההמלצה צריכה להיות מוצבעת בוועדה. לכן זה כן עולה היום. זאת קליטה, ביקורת ומדע כן, סליחה, טעות שלי. אלה לא עולות. ועדת הקליטה עודד פורר היושב-ראש. הליכוד ארבעה חברים, ש"ס אחד, הציונות הדתית אחד, יהדות התורה אחד, עוצמה יהודית אחד שמונה. יש עתיד ארבעה, המחנה הממלכתי אחד, ישראל ביתנו אחד, העבודה אחד. סך הכול שבעה. סך הכול 15 חברי ועדה. ממלאי מקום לישראל ביתנו. מי שמתחיל ראשון זה פורר? רק שנדע. אולי צריך להגיד משהו על הרוטציה.

אנחנו ניתן את השם יותר מאוחר. כי יש רוטציה של חצי-חצי, לא? לא קריטי, רק שנדע. מי החלק הראשון של הרוטציה בוועדת הקליטה? ישראל ביתנו, פורר. בשונה מסגנים שקבעו את תחילת הכהונה שלהם ובסיום, בוועדות זה לא עובד ככה. קובעים כרגע יושב-ראש, ואם ירצו להחליף, לפי ההסכמה כאן, ועדת הכנסת תצטרך להתכנס ולבחור מישהו אחר,

אז אין משמעות אם אני אומר או לא. זאת לא תהיה הדחה, כי דובר על זה כאן. אז צריך להגיד את זה? תגיד מי מתחיל. בוועדת קליטה. אז פה זה חצי-חצי בין ישראל ביתנו לבין העבודה, חצי קדנציה וחצי קדנציה. מי שמתחיל זה ישראל ביתנו עם עודד פורר. מגדירים את הקדנציה בחודשים או שלא? מחכים - - - אבל בכל מקרה הוא נבחר והכהונה לא פוקעת, אלא עד שוועדת הכנסת תמליץ על מישהו אחר והוועדה תבחר חבר אחר. כן, היתה הודעה כדי שזה לא ייראה כהדחה. ועדת ביקורת היושב-ראש יש עתיד שני שליש, המחנה הממלכתי שליש. אם יש לכם את השם של יש עתיד, אפשר להעביר. אנחנו כבר נעביר. ליכוד ארבעה, ש"ס אחד, יהדות התורה אחד, סך הכול שישה. יש עתיד שניים, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי אחד, סך הכול ארבעה. סך הכול חברים בוועדה 10. אנחנו מצביעים על ביקורת, כולל על דעת זה שיש חילופים של היו"ר אחרי שני שליש של הקדנציה. כן, אמרתי. הוא אמר את זה. אתם רוצים עכשיו שם או לחלופין? אתם פחות דחוף, הם יותר דחוף. לחלופין אתה לא צריך עכשיו. אופיר, תחזור על הדברים. יש עתיד שני שליש בוועדת הביקורת, אמרתי כבר את ההרכב. במחנה הממלכתי שליש.

אבל אם יש לך את השם, תביא ונרשום כבר שיהיה, שרן? יש לי, רק דקה. אני לא מדבר למירב, אני מדבר אל המחנה הממלכתי. זאב אמר שיש לו, אז נרשום אותו. חילי טרופר. חילי טרופר בשליש. אז תרשום מיקי לוי. מיקי לוי יושב-ראש ועדת ביקורת, שליש-שליש. מיקי לוי הראשון בוועדת ביקורת. מירב, אתם עובדים גם על החברים לוועדות? כל הזמן.

ועדת מדע, זו גם ועדה חצי קדנציה תע"ל, חצי קדנציה רע"מ. יושב-ראש מתחיל חבר הכנסת איימן עודה. איימן עודה, מסרנו שם. כן, רשום. ליכוד שניים, ש"ס אחד, הציונות הדתית אחד, לקואליציה ארבעה. יש עתיד חמישה, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי אחד, ישראל ביתנו אחד, תע"ל-חד"ש אחד. סך הכול תשעה. סך הכול לוועדה 13 חברים. חמישה ליש עתיד? תצטרכו לתאם כל הזמן עם אסנת מארק. כן, זה לא יהיה פשוט הסיפור הזה. מעמד האישה המחנה הממלכתי שני שליש,

היושבת-ראש פנינה תמנו. פנינה תמנו יושבת-ראש הוועדה מטעם המחנה הממלכתי, ולאחר מכן שליש יש עתיד. הליכוד שניים, לקואליציה שניים. יש עתיד ארבעה, רע"מ אחד, המחנה הממלכתי אחד, סך הכול שישה. לאופוזיציה סך הכול שמונה חברים בוועדה, רוב. אם כך סיימנו את ההקראה, אז אנחנו עוברים להצבעה. קרן הגז אפשר להקים עכשיו. אנחנו נעשה את זה גם ביום שני אפשר, אבל יש לי פה בעיה ששמנו פחות ואני חייב תשע. את כל הרביעייה לא עושים עכשיו? את זה או שמחר נתכנס או בתחילת שבוע. לא, תעשה את זה ביום שני, זה לא מתאים. לא, מחר לא. לא צריך, יש לי פחות. ההרכב לא הולך להשתנות. חסר לי אחד, צריך להיות תשע.

לא, לא מחר, תעשה ביום שני. אנחנו לא בורחים. לא, אמרתם שאתם רוצים להקים את הוועדות. היות ואי אפשר להקים אותן לפני המליאה ביום שני - - - אני אתן לכם תשובה במהלך היום. אין פה מה להזדרז. זה תיקון תקנות. לא, אני לא צריך עכשיו, אני לא מתעסק בזה. ברור. יושבי-ראש חסרים רק מהליכוד?

שניים, כלכלה וחוץ וביטחון, כי זה הדבר היחיד שנצטרך להצביע. יושבי-ראש מחייבים הצבעה. אותם אנחנו לא מקימים. לא, מקימים את הוועדה. לא, אני לא יכול להקים אותם היום בלי יושב-ראש. אתה יכול. לא פה, אחרי המליאה אני יכול להקים את הוועדה? ובמליאה לבחור את הוועדה. תצטרך ועדת הכנסת להתכנס, אחרי שהליכוד ייתן את השמות, להמליץ על היושב-ראש. זה מה שאני אומר, שאני לא יכול להקים את הוועדה. היא מוקמת. היא מוקמת, אתה לא יכול לכנס אותה לבחירת יושב-ראש עד שלא תחליט פה. אבל אם אנחנו מצביעים עכשיו על כל היו"רים כהמלצת מסדרת, לא צריך עוד פעם לכנס ועדה. לא, רק אצלי. רק על שני היו"רים מהליכוד הם יצטרכו להצביע. רק השניים שלי.

אנחנו עוברים להצבעה, מי בעד ההרכב שהוצע כפי שהקראתי עכשיו? מי נגד?

לקחו מאתנו את מעמד האישה. הצבעה בעד, 14 נגד, אין נמנעים, אין אושר. 14 חברים הצביעו בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים. אם כך, הרכב הוועדות אושר בוועדה. אנחנו נמשיך את היום במליאה לאשר - - - תודה רבה. אני מבקשת רביזיה. רביזיה של שמחה רוטמן. אני ביקשתי. מירב ושמחה ביקשו רביזיה, בשעה 10:50. בינתיים תביאו שמות. (הישיבה נפסקה בשעה 10:19 ונתחדשה בשעה 10:50.) אני פותח את הישיבה. יש לנו רביזיה של שמחה רוטמן, בבקשה שמחה תנמק. הנימוק לרביזיה הוא מאוד פשוט. במהלך הדיון עלתה הצעה, ואני חושב שהיא הצעה מאוד מאוד נכונה, והייתי בטוח שהיא גם תיכנס לנוסח ההחלטה, שלכל סיעה שיש חברים בחוץ וביטחון, אוטומטית כבר יאושר לה גם ממלא מקום אחד לכל הסיעות, ואז הסתבר שבנוסח ההחלטה עצמו רק - - - אחד או כמספר החברים? כמספר החברים.

אגב, למי אין ממלא מקום? ממלא מקום לכל הסיעות, ואז אחר כך אם הן יבחרו לאייש, יבחרו לאייש. ואם הן יבחרו לא לאייש, לא יבחרו לאייש. לכן אני מבקש לפתוח את ההצבעה, לקבל את הרביזיה ואז לתקן את ההחלטה בהתאם. אחת הרביזיות המוצדקות. מי בעד? הצבעה אושרה. הרביזיה התקבלה. עכשיו אנחנו נעדכן, כמו ששמחה אמר, לגבי חוץ וביטחון גורף לכל החברים כמספר החברים יהיו ממלאי מקום לכל הסיעות המיוצגות בוועדה. מי בעד כל ההחלטה עם השינוי שאמרנו עכשיו?

אושרה פה אחד. אנחנו נכין את זה לעלות למליאה. הישיבה נעולה, תודה רבה לכולם. אנחנו נתראה במליאה. הישיבה ננעלה בשעה 10:53.